מכובדיי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה,

על סדר-היום: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון עדכון כתובת לצורכי בחירות), התשפ"א-2021. נמצאים איתנו חברי הכנסת המציעים: חבר הכנסת שפע וחברת הכנסת רוזין. נמצאים

אני מבין שסיכום הדברים, ואני חושב שהוא סיכום נכון, הוא שאנחנו נביא היום את הצעת החוק עם תיקוני נוסח מועטים להצבעה. אני אומר מראש, כפי עשיתי בהצעות חוק אחרות, אני אודיע על רביזיה עם אישור ההצעה לטובת השיג והשיח או המשך שיג ושיח בין משרד הפנים לבין חברי הכנסת

זה הגורם שאנחנו סומכים עליו בניהול המאגר. בואו נראה. אני מבין שוועדת הבחירות המרכזית כבר אמרה שהיא מוכנה להתגייס ולתמוך במהלך ולהעמיד את העזרה הנדרשת.

השאלה היא האם זה מקובל על רשות האוכלוסין,

אנחנו מבקשים שזו תהיה הגדרה יותר רחבה כדי לאפשר כמה אפשרויות להודעה.

יש הבדל בין נקודת ציון שהיא למעשה שום דבר, כמו שאומרת היועצת המשפטית,

להגיד איזשהו מקום שהוא לא באמת כתובת, לבין מקום שבו גרים אבל במשרד הפנים זה עדיין לא כתובת כי העדכונים שלו הם מלפני 30

הכתובת קיימת. השאלה היא למה היא קיימת. בזמנו משרד הפנים אמר: כן, זה כתובת, אבל לא של מגורים. אני מחפש כתובת. אודליה, אם זה משהו שניתן לרשום אותו כמען במרשם האוכלוסין, זה רק כתובת מגורים או שזה גם מוסדות

ללא קשר לייעוד המבנה. ללא קשר לייעוד המבנה,

למשל, אם יש ישיבה ברחוב הלל 24, והוא נותן לי

אתה רושם אחד והם לא מוצאים.

גם בכפרים ערבים. זו סוגיה יותר דרמטית אודליה, לפי זה אפשר להשאיר

אבל אנחנו נתמודד עם האתגרים האלה. הם גדולים, לא מעטים, ונמצא להם פתרונות. גם הסוגיה שהסכמנו להסיר את העניין של הנגישות ולא להצר את הזכות הזו, מעלה את עניין שיווק

באזור האישי. אני לא בטוחה שזה רק באזור האישי.

אני חושבת שיש שני אפיקים.

אני מעדיפה שאלי יסביר על זה. זה באמצעות אתר מקוון, בקשה מקוונת. נפגשנו בזמנו עם ממשל זמין. הם נתנו הצעה. הם אמרו

עצם האפשרות להודיע על המען מאפשרת את כל הדרכים הטכנולוגיות. כמובן שצריך להידרש לעניין רמת הזיהוי והבטיחות.

בשלב הזה של החקיקה אני עוד לא רוצה לקבוע מסמרות

המשרדים אמורים לשבת עם חברי הכנסת המציעים ולמצוא את ההסדרים. אנחנו נדון בזה. אתם מדברים כל הזמן רק על האופן. האם זה

אני מבין שהתפיסה כאן היא שאתה לא צריך,

אתה אומר: לצורך הבחירות אני רוצה לגור שם. לא צריך לגלות עוד מסמכים, עוד זיהוי ועוד אסמכתאות לבקשה שלך, ולמה אתה עושה את זה. אנחנו נחיל את זה על מישהו שנסע לאילת ומבקש את זה. אם הולכים על זה שנותנים אפשרות רחבה יותר לבחור, אז צריך לראות שלא

כל עוד זה לא קיים, ההצעה הזו היא מסוכנת במובן של יכולת. הייתי בוועדה ואני יודע עד כמה יש קושי טכנולוגי בניסיונות לאתר מעטפות כפולות של אנשים ששיקרו ואנשים שהצביעו כמה פעמים. זו מעטפה כפולה. לא מדובר במספר רב. מדובר באנשים שמשווים אותם לספר הבוחרים שלהם. אתה מאפשר כאן שיהיו שתי כתובות לאדם, למרות שלכאורה בספר הבוחרים תהיה כתובת אחת.

הוא יימחק. הוא לא יופיע בפנקס בכתובת המגורים שלו. נניח ואני מגיע לקלפי במושב שלי ונתתי

אני מגיע למושב ומכירים אותי. אני אומר להם: מה פתאום? אני כאן.

טוב, קח מעטפה כפולה ותצביע.

אתה לא תופיע שם. זה מה שיקרה, אורלי.

יש לך עשרות

שזה לא יהיה כל הזמן, בלי קשר לקיומן של בחירות עתידיות, ומעכשיו ועד עוד ארבע שנים, אלא כן לקבוע איזושהי מגבלת זמן. זה עניין בעייתי.

עלייה כי זו התקופה שרוב האנשים ירצו לשנות את

לא, זה לא הגיוני.

אפשר: בהסמכת יושב-ראש הוועדה.

אורלי, נשיאות הוועדה. אל תיקחו את יכולת

"סודיות ואי גריעת זכויות 30ג. (א) כתובת לצורכי בחירות לא תימסר ולא ייעשה בה שימוש אלא לעניין פרק זה." בהקשר הזה, היה לנו שיח עם היועץ המשפטי הקודם של הוועדה שיכול להיות שצריך לכתוב פה: לעניין חוק זה ולא לעניין פרק זה, מאחר ויש

אם אנחנו נאפשר בסוף שתהיה כאן הוראה שהמידע הזה הוא לא במרשם אלא במאגר צד, אז בוודאי שנצטרך לוודא שהוא נכלל במידע שמועבר למפלגות. אתה מדבר על סעיף 39? זה אמור להיות מועבר. כך או כך זה אמור להיות מועבר מאחר וההוראה של הסודיות לא מונעת את זה. יש הגדרה מה נכלל במידע פנקס. צריך לשים לב. אבל זה בגלל שזה באותו פרק ואת כותבת שייראו בזה כמען. לעניין חוק זה ולא לעניין פרק זה. זה כולל גם את זה.

צריך לשנות. למיטב הבנתי, זה עובר.

אנחנו נמצאים רגע לפני סיומו של המושב. הדיון הזה הוא לא הדיון הראשון בהצעת החוק. קיימנו דיון בהצעת החוק וגם התקיים שיג ושיח משמעותי, גם שלי, עם ראש מינהל האוכלוסין וגם של הח"כים המציעים. הדיון היום הוא אומנם קצר, אבל זהו הדיון השני שלנו בהצעה. ברור לנו שיש פה עוד הרבה סוגיות שצריך לטייב ולברר. אבל מכיוון שעצם הבאת החוק אפילו לקריאה ראשונה, תלוי עוד בגיבוש הסכמות סביב הנושאים האלה, ואני גם מתכוון להניח רביזיה כך שגם אם תהיינה הסכמות, אנחנו נעדכן את חברי הוועדה בהסכמות שהושגו,

אני מרגיש בנוח. אנחנו לא נוכל לקיים הצבעה על זה בשבוע הבא. אתה גם שותף להערכה שהבחירות לא קרובות. אני שותף להערכה שהבחירות תהיינה במועדן. לא רק שהבחירות תהינה במועדן, אלא אפילו שהממשלה תחזיק מעמד. הרכבה אולי יתרחב. או ישתנה. אנחנו תמיד מזמינים אתכם להצטרף אלינו,

בהתאם לקווי היסוד המאוזנים והמתונים של הממשלה הנוכחית. אנא, העבר לרבותיך שהרב גלעד קריב הזמין אתכם להצטרף. מכובדיי, אנחנו מצביעים על הצעת חוק ממוזגת. אנחנו בעד. אנחנו אישרנו את המיזוג בדיון הקודם. הצעת חוק 1433/24 מוזגה עם הצעת חוק 2772/24, של חברי הכנסת: רם שפע ומיכל רוזין. מי בעד אישור הצעת החוק הממוזגת להעברה לקריאה ראשונה? הצבעה אושר פה אחד.

אני מגיש רביזיה על ההצבעה. הסברתי מדוע. אנחנו נמשיך את השיג ושיח עם השרים הנוגעים בדבר. גם אם הרביזיה תימשך, אנחנו נעדכן את חברי הוועדה במידה והגענו לסיכומים שונים לשלב הזה מהנוסח. ממילא הם יראו את הנוסח. אני לוקח על עצמי לעדכן למה נמשכה הרביזיה. האם הרביזיה תהיה בעוד חצי שעה?

אנחנו לא מצביעים היום על הרביזיה. הרביזיה עומדת ותלויה בהתאם להתקדמות השיג ושיח עם השרים המציעים. אם אני לא מושך את הרביזיה אז יהיה דיון. אבל אם אני מושך את הרביזיה אז נעדכן את חברי הוועדה בסיכומים. מכובדיי, אנחנו סיכמנו את הדיון. בעוד חמש דקות נתחיל את הדיון הבא. תודה לכולם. תודה לנציגי ועדת הבחירות ולנציגי שני המשרדים.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:16.